בוקר טוב, חברות וחברים.

השעה 10:03. אני פותחת את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. אנחנו דנים בהצעת חוק פרטית של חבר הכנסת מיכאל

אימא יקרה, חוה היקרה, אנחנו קודם כל מחבקים אותך. אני רוצה להגיד לך שבטח כולנו יכולים היום להגיד שגידלת בן לתפארת

שאנחנו כמדינה לא נדע לתת ציון למקרים כאלה של גבורה. לכן אני רוצה לברך את חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי שהוביל את כל העבודה על החוק

אני לא יודע אם הוא הועבר פה. הוא גם נשלח אליכם אתמול. הנוסח שנשלח אתמול לא היה הנוסח העדכני, למיטב ידיעתנו, וגם למיטב הבנתנו,

הצעת החוק בנוסח שנשלח אתמול היא לא הצעת החוק הסופית,

לשלמות גופו או לבריאותו עקב אירוע פתאומי". אלה אותן נסיבות שמחייבות היום בחוק לא תעמוד על

כמובן אם לא נשקפת - - - אני מתנצלת שאני עוצרת אותך, אבל בתחילת הדיון לא הקראתי את השם של החוק, לפרוטוקול זה

האם ה-20 שיש לנו הם מקרים כאלה? גברתי,

הייתי אומר שיש לנו את כל המגוון של האנשים הלאה, גם מי שמתנדב במד"א ונכנס באחת החלופות, מבחינת הביטוח הלאומי זה לא משנה אם הוא נכנס בחלופה 5 או 4. אם הוא מתנדב, הוא מתנדב הוא מוכר ומקבל את הזכויות. אבל הוא לא מוכר. במקרה הזה,

האם צריך להיות יחס בין מה שהוא מקבל כמתנדב למה שאנחנו רוצים להוסיף? זו שאלה שלא באמת בחנו אותה לעומק. צריך לחשוב עליה. יש גם קושי בעיניי בין מי

- - - שאולי אפילו ייקבע פה בחוק.

אז מענקים, תגמולים או הטבות.

אוקיי. פשוט להשאיר את זה פתוח לכל האופציות. בסדר גמור. - - - שר העבודה, אנחנו מוסיפים את שר האוצר גם,

נכון.

נפגע פעולת איבה שנהרג אגב מילוי תפקידו כעובד, צריך לבחור: או שאתה מקבל את הגמלאות או שהמשפחה

כאן זה לא המצב. כאן לא נאמר: או כתגמולים של מישהו כמתנדב, או כתגמולים אחרים כנפגע העבודה או כשוטר כל מה שדיברנו ולכן זה מעורר קושי. אולי יש טעם

אני צריכה להזכיר,

אנחנו לא מדברים על משהו שהוא מחליף את כל מערכת את ההתנדבות. אנחנו מדברים על משהו שנועד להכרה, להטבה עם המשפחות האלה שנפגעו,

אני עוד פעם אומרת, כמה שיותר משרדים אנחנו נכניס,

זה אומר שלא יהיה כלום. אני שמחה מאוד שכולם רוצים לקחת חלק, זה

האדון הנכבד מהביטוח הלאומי בא וניחם אותי בבית.

מוטי שלי עשה עבודה של אף אחד כולם ישבו והסתכלו. לדוגמה, אתמול "בידיעות